האי-ודאות, לפחות יעלה בידי כולנו כאן להגיע להסכמה בנושא הרכב הוועדה המסדרת. לצערי הרב, המשא ומתן שהתנהל היום עדיין לא הבשיל לכדי הסכמה, כפי שהודיע לי יושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת מיקי זוהר. בנסיבות האלה, בצער אני מודיע שלא נביא היום את הנושא להצבעה. אני אתן פרק זמן נוסף, זה לא יהיה היום, בתקווה שבכל זאת תימצא הדרך להגיע להסכמות ולהבנות. ואם לא יהיה כך, אנחנו ניאלץ בשבוע הבא פשוט לקיים הצבעה על הרכב הוועדה המסדרת ברוב ומיעוט, דבר שהייתי מעדיף להימנע ממנו, אבל כך הדברים נראים כרגע. אדוני היושב-ראש, זה לא יהיה בכלל השבוע?

מחר ערב יום הזיכרון, אני מניח שאף אחד לא מציע שנקיים את זה מחר, ואני בטוח שאף אחד לא מציע שנקיים את זה ביום הזיכרון, אז זה לא מותיר ברירה,

בצער רב, חבל שזה כך, אבל זה המצב. רבותיי, אני עובר מכאן להודעה למזכירת הכנסת, ואחריה נעבור להצהרות אמונים של חברי הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. רבותיי, נא לשבת כולם. אנא, לשבת. בבקשה לשבת כדי שיהיה אפשר לנהל את העניין באופן שכולם ישמעו אחד את השני.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת הכרך השלישי של דוח מבקר המדינה השנתי 71ב וספר תקצירים לדוח זה.

חברות וחברי הכנסת, נעבור להצהרות אמונים של חברי כנסת שטרם הצהירו אמונים. חברי הכנסת, אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים, וכל אחד בהיקרא שמו יקום ויצהיר ממקומו: "מתחייב אני" אם חברת הכנסת זנדברג רק תאפשר לי לעשות את זה, אני אודה לה. וזה נוסח הצהרת האמונים: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. אבקש ממזכירת הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת הנבחרים, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, מתחייב אני עופר כסיף, לא שומעים. רבותיי, חבר הכנסת בן גביר, תודה. תודה. הערתך נרשמה. אני לא צריך, אתם רוצים שנוכל לקיים את זה? אל תתייחסו. חבר הכנסת סעדי, אל תתייחס. אני מסתדר. אל תתייחס. גם מי שצריך להצהיר יסתדר. הכול יהיה בסדר. בבקשה, מזכירת הכנסת.

מתחייב אני איימן עודה, מתחייב חבר הכנסת עודה, אתה רוצה להצהיר או לא רוצה להצהיר? אף אחד לא מכריח אותך. יש נוסח, שתי מילים: מתחייב אני. אמרתי בצורה ברורה: מתחייב אני. תודה רבה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מאיר פרוש,

עאידה תומא סלימאן, מתחייבת אני תודה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, עתה נעבור להודעה, בבקשה. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותם בכנסת של אריה מכלוף דרעי, יעקב ליצמן ואורי מקלב, שנכנסה לתוקפה ביום חמישי, כ"ו בניסן התשפ"א, 8 באפריל 2021, באו במקומם, בהתאמה, חברי הכנסת יוסף טייב, יעקב טסלר ואליהו ברוכי. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, חברי הכנסת, אקרא בפניכם את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתם תקומו ותצהירו: "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. אבקש ממזכירת הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יוסף טייב, מתחייב אני יעקב טסלר, מתחייב אני אליהו ברוכי,

תודה רבה. אם כן, עד כאן פרק הצהרות האמונים. מכאן, חברות וחברי הכנסת, אני מבקש להביא ברכה,בשם הבית כולו, אני מניח, לאזרחי ישראל המוסלמים לרגל הרמדאן. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אזרחיות ואזרחי מדינת ישראל המוסלמים, לרגל חודש הרמדאן, חודש החסד, אני מבקש לברך אתכם בברכת צום מקובל וארוחת שבירת צום טעימה. למזלנו הטוב, מגפת הקורונה בישראל דועכת, וכך מתאפשר לנו לחגוג את החגים עם המשפחה והחברים ולחזור לחיים שאנו אוהבים. מי ייתן והחג הזה יביא איתו שלום,

השדרן מכאן, תאגיד השידור, ההתרחשויות בחברה הישראלית בכלל, ובחברה הערבית בפרט, מספר ההרוגים, חיסולים, יריות,

אני חושב שהגיע הזמן שהנושא הזה יהיה במרכז הדיונים של כנסת ישראל וממשלת

ומעולמות אחרים. התוצאה היא הצלת חיים. אירוע מבין מאות האירועים שנהג הרב

ויחזור אלינו מהר בריא ושלם. הוא חסר לנו פה, נכון, היושב-ראש? אתה מסכים איתי. בהחלט. וגם חבר הכנסת מנסור עבאס, כמובן.

יכול להיות שאלה השותפים?

אני רוצה ביום גדול זה, ראש חודש אייר, לברך את רבבות בני התורה שחוזרים לאוהלה של תורה, לישיבות הקדושות, אברכי הכוללים, לחזק את ידם ולהגיד להם: אנחנו כאן בזכותכם. אל תפחדו. אל תיראו מכל מיני הסתה. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחזק ידיכם והתורה היא מגנא ומצלא.

תודה. חברת הכנסת עידית סילמן, איננה. חבר הכנסת איתן גינזבורג נמצא? חברת הכנסת סילמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי וחברות הכנסת, ביום שישי האחרון אני עמדתי שוב באנדרטת חץ שחור בדרום. שבוע 155 ברציפות שאנחנו נמצאות ונמצאים שם יחד, בקריאה להשבתם של הבנים, בתצפית אל עבר עזה, המקום שאליו יצאו אורון והדר בשליחות מדינת ישראל וממנה טרם שבו. 155. כן, תנסו לדמיין לרגע מה אתם, אנחנו כולנו, הספקנו במהלך 155 השבועות האחרונים, כמה שמחות, כמה אירועים, כמה מפגשים, הצלחות, לאורך כל הזמן הזה. למשפחות גולדין ושאול עדיין אין מנוחה. הן מחכות לבנים שלהן. הן כבר לא מחכות לשובם, הן מחכות לאותו קבר שבו יוכלו להתייחד, לעלות יחד עם שאר המשפחות השכולות ולהניח נר ופרח, להתגעגע כמו שרק משפחות יכולות להתגעגע לבנים שלהן. כשמסע הגאולה של כולנו התחיל לפני יותר משלושת אלפים שנה במצרים לא עזבנו מאחורינו את מי שבזכותם יצאנו. משה ועם ישראל לקחו איתם את יוסף בחזרה לארץ ישראל, למנוחת עולמים בארץ שעליה הוא חלם, בארץ שעליה חלמו אימותינו ואבותינו לאורך כל ההיסטוריה. זה נכון היום כמו שזה היה נכון אז. אורון והדר יצאו בשליחותה של מדינת ישראל ונפלו במלחמתה ארוכת השנים לעצמאות. הם יצאו לדרך ולא חזרו, והאחריות היא של כולנו, כהנהגה וכמנהיגים, להשיב אותם בחזרה הביתה,

למדינת ישראל ולקבר ישראל.

ליהדות מרוקו, משפט אחרון, יש פיוט מיוחד.

חברת הכנסת סילמן, זה לא נאומים בני שלוש דקות. את כבר בחריגה ענקית. זה יהיה לשבוע הבא.

חבר הכנסת איתן גינזבורג, איננו, חבר הכנסת מתן כהנא, איננו. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני לא דמיינתי לעצמי שבנאום הראשון שלי בכנסת העשרים-וארבע אני אצטרך לדבר על זה שהילדים ברחבי הארץ לא יכולים להסתובב באופן בטוח ברחובות.

חיסול באשקלון, ממש ירי, באותו יום פיצוץ רכב בחולון, פיצוץ רכב בנתניה, בדיר אל-אסד ובעוד מקומות. אנחנו הגענו לאנרכיה, מערב פרוע. לא יכול להיות שהילדים והאזרחים לא יכולים להסתובב ברחובות. מה, הם צריכים שכפ"צים עכשיו? אז אני שואל את עצמי: במה עסוק שר הבט"פ? מה הוא עושה כדי למנוע את הדבר הזה? לא יכול להיות שכל יום אנחנו מדווחים על עוד ניסיון חיסול, על חיסול, על רצח, על פיצוץ מכוניות. אדוני היושב-ראש, זאת אנרכיה, והאנרכיה הזאת, חייבים לעצור אותה. למה אין ישיבות קבינט על הדבר הזה? למה הממשלה לא מתפקדת? למה אין פה פתרון? מדינה שלא מסוגלת להבטיח ביטחון לאזרחיה, זה אומר שהממשלה נכשלה בתפקידה, ואם אנחנו לא מבינים את זה, אז כנראה שגם אנחנו כמחוקקים לא עושים את עבודתנו. אני מבקש מכל חברי הכנסת,

לנסות לקיים דיון על זה במליאה, כדי לוודא שאנחנו נותנים ביטחון לאזרחי מדינת ישראל בכל נקודה ונקודה במדינה הזאת.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת מאחור שם, בסיעת יש עתיד. בבקשה, שבו, כי אי-אפשר, לא שומעים את הדוברים. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אתמול רואיינתי לאחד האתרים המובילים, והמראיין אמר לי: תראה, איך זה שהרציחות והפשעים האלה אצלכם, אצלנו אין דברים כאלה.

הוא אמר: אומרים שזה תלוי תרבות, קשור לתרבות. אמרתי לו: איזה תרבות ואיזה לא תרבות. לפני כמה שנים מכוניות התפוצצו ברחובות בגוש דן, בנתניה. הוא אומר לי: זה היה מזמן, זה, אתמול בבוקר.

פיצוץ בחולון, רכב בנתניה, חיסול באשקלון. לצד הפשעים הנוראיים, המקוממים בקלות שלהם, בדיר אל-אסד, חאפז ואחמד סנעאללה ז"ל ועז א-דין עמאריה מאבטין. בסרטון, הקלות שבה אדם שיש לו נשק אוטומטי והוא יורד ומרסס אנשים, זה לא תלוי תרבות, לא יהודים ולא ערבים, זה תלוי נשק שמשתולל ברחובות, פרוטקשן, הברחות נשק וארגוני פשיעה, שממשלת ישראל, קרי משטרת ישראל, כושלת בטיפול בהם. צריך הכרעה, צריך קבינט מיוחד בשביל הפשיעה. זה לא תלוי תרבות של ערבים, גם לא של יהודים. זו בעיה כלל-ארצית חמורה ביותר. תודה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. רבותיי, אנא, שם, פשוט תצאו החוצה

למה לעשות את זה כאן? בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, חאפז סנעאללה, אחמד סנעאללה ועז א-דין עמאריה, שלושה אנשים, שלושה צעירים שנרצחו ביום אחד, אחד באבטין ושניים בדיר אל-אסד. הסיפור לא שלם אם לא מספרים שעם השניים בדיר אל-אסד נפצעו קשות עוד שני ילדים כי כל חטאם היה שהם נמצאו באותו מקום, באיזושהי שיפודיה בתוך הכפר, ישבו לאכול, ואז נכנסו רעולי הפנים. דיר אל-אסד ידועה גם, אולי, לציבור הישראלי, מהמקרה שהיה לפני כמה חודשים, כאשר היה ירי על ניידת משטרה. אתם זוכרים מה קרה אז, כשירו על ניידת משטרה? לא שאני מצדיקה את המעשה, חס וחלילה, אבל אז ראינו איך משטרת ישראל פועלת, ראינו איך סוגרים כפר שלם, איך מטילים אימה על כפר שלם כדי להוציא את זה שירה על הניידת. היום אנחנו עדיין מחכים לדעת על עשרות רוצחים שמסתובבים בינינו, ואף אחד לא סוגר לא כפר ולא עיר כדי להוציא אותם מתוכנו ולהבטיח לילדים האלה שמסתובבים שיוכלו גם ללכת למכולת וגם לשיפודייה וגם לבית הספר בלי שההורים והם יחששו לחייהם. הגיע הזמן שמי שעומד בראש הפירמידה יתעורר ויבין: ביטחון זה גם ביטחון אישי. מה זה יעזור לתקוף באיראן כאשר אנחנו מתים פה.

חברות וחברי הכנסת, נא להקפיד על הזמן. חבר הכנסת עמיחי שיקלי, בבקשה. נמצא? איננו. חבר הכנסת אביר קארה, בבקשה. ברכות על נאום בכורה לפני נאום הבכורה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חודש טוב, חודש אייר, זה חודש אני ה' רופאך. אז בריאות איתנה לכל אזרחי ישראל. אני גם רוצה לברך, לרגל חודש הרמדאן, את כל אזרחי ישראל המוסלמים בברכת צום קל ומועיל. שיהיה לכולם, יהודים וערבים, חודש טוב, עלינו ועליכם. מאחל לכולנו שנפעל יחד למען עתיד טוב יותר לחברה הישראלית והערבית-הישראלית ולערכים של דו-קיום וכבוד הדדי. שמעתי את אדוני היושב-ראש מברך בערבית, אז ברשותך. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: לרגל חודש הרמדאן המבורך אני רוצה לברך את כל התושבים המוסלמים בישראל במיטב הברכות והאיחולים, צום מקובל וארוחת שבירת צום טעימה. מי ייתן ויהיה זה חודש חסד וברכה עלינו ועליכם, נפעל יחדיו למען עתיד טוב יותר לחברה הישראלית והחברה הערבית ישראלית, ונשמור על ערכי הדו-קיום והכבוד ההדדי. אינשאללה.) תודה רבה, אדוני.

הכנסת אליהו ברוכי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, שישו ושמחו בשמחת התורה. שני דברים משמחים מתרחשים היום בעולמה של תורה, ואני רוצה לנצל את הדקה כדי לברך על כך: סיום והתחלה.

מאות אלפי לומדי הדף היומי מסיימים היום את מסכת שקלים. אומנם מסכת שקלים היא מסכת בתלמוד הירושלמי, אבל בשל העובדה שהיא היחידה בסדר מועד שלא קיימת בתלמוד הבבלי, היא נכנסה למסלול המיוחד של לומדי הדף היומי, שהיום זוכים לברך על המוגמר. ברכות למסיימים.

מאות אלפי תלמידי ישיבות מסיימים היום את חופשת בין הזמנים של חודש ניסן ושבים בכוחות מחודשים, ובעזרת השם, אל ספסלי הישיבות, לשקוד על התורה. אני רוצה לאחל מכאן להם ולבני משפחותיהם: עלו והצליחו. בזכותכם, בזכות התורה ולומדיה, יינצל העולם.

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. (אומר בערבית: אני רוצה לשלוח את מיטב הברכות והאיחולים אל האומה הערבית והמוסלמית לרגל חודש הרמדאן המבורך. מי ייתן והחג הזה יביא איתו לכולם

אדוני היושב-ראש, דיברו חבריי לפניי על נגע האלימות וההשתוללות של כנופיות הפשע ועל הרצח שהיה בדיר אל-אסד וגם באשקלון ובמקומות אחרים, אבל התווסף לזה בסוף השבוע גם פגיעה בנבחר ציבור. חברנו שיושב כאן, עופר כסיף, הוכה קשות על ידי שוטרי משטרת ירושלים. וזה לא המקרה הראשון, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שחבר כנסת נפגע מאלימות שוטרים, ובירושלים בפרט, במיוחד בעיר הזאת. זה מחייב בדק בית, ומן הסתם תיפתח חקירה, אבל לא צריך להסתפק בזה. אני חושב שכנבחרי ציבור מוטלת עלינו האחריות להגן על נבחרי הציבור ולדאוג לחקיקה בנושא. מי שפוגע בנבחר ציבור, מי שפוגע בחבר כנסת, צריך לדעת שהוא ישלם על זה, וישלם ביוקר.

תודה רבה. חבר הכנסת אלי אבידר איננו. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בתקופה שאינה פשוטה.

יש מאמצים של ראש הממשלה להרכיב קואליציה, מצד שני, זה בזבוז זמן, כי כולנו יודעים שאין לו ממשלה. ואז השיח, גם ברשתות, ובעיקר בתקשורת, הופך לשיח של: בואו ניקח עריקים, בואו נמצא בוגדים, בואו נמצא אנשים שיבגדו בבוחרים שלהם. אם אנחנו חושבים שזה לא מחלחל למטה, אז אנחנו טועים. אני חושב שהאלימות ברשת גואה. אני חושב שאנשים כבר מתרגלים לביטויים קשים ביותר. כבר היום אנשים מתחילים להתייחס אחד לשני בהתאם להשקפה הפוליטית, וזה הדבר הכי נורא בדמוקרטיה הישראלית. אני לא זוכר דבר כזה. אני עליתי לישראל לפני 24 שנים, ולא זכור לי דבר כזה. זה לא קשור לדברים של הפוליטיקאים, זה קשור לאווירה הכללית. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על המציאות ולשנות אותה ולהיות אחראים גם לכוונות שלנו, לא רק למעשים.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסיים בנימה אופטימית.

ב-12 באפריל, לפני 60 שנה, קרה אירוע היסטורי שכל העולם הסתכל עליו.

חלקכם יודעים: האדם הראשון טס לחלל. לפני 60 שנה האנושות השיגה את אחד הדברים הגדולים בהיסטוריה. אולי זה גם הזמן לברך את התעשייה שלנו, כי ישראל נמנית עם המדינות הבודדות בעולם שהן באמת מעצמת חלל. היא מסוגלת לא רק להרכיב חללית אלא גם לשגר אותה לחלל. אז זו גם הזדמנות להגיד לכל מי שקשור לתעשייה הזאת חג שמח, כי זה באמת חג. אני מקווה שמפה ניקח רק דברים טובים. אז תודה רבה לכם.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כפי שעשיתי בכנסת התשע-עשרה, העשרים-ואחת, העשרים-ושתיים והעשרים-ושלוש, אמשיך גם בכנסת הנוכחית במסורת החשובה שבה אני מקריא מדי שבוע את שמות ההרוגים בתאונות הדרכים בשבוע שחלף.

7 באפריל, נהרגה אישה בת 75 בתאונת דרכים בכביש 60, סמוך ליישוב עתניאל. למוחרת, 8 באפריל, נהרג גבר בן 51, תושב חיפה, בתאונה קטלנית בין משאית לשני כלי רכב פרטיים בכביש 4, סמוך לניר עציון. הלילה, בין 11 ל-12 באפריל, נהרג רוכב אופניים חשמליים, גבר בן 57, לאחר שרכב פרטי התנגש בו בשדרות בני ברית באשדוד. כבוד היושב-ראש, בשבוע החולף נהרגו שלושה אנשים בדרכים. מיום התפזרות הכנסת העשרים-ושלוש נהרגו 89 אנשים בדרכים, ומתחילת השנה אנחנו מציינים 83 הרוגים בדרכים. לפני ארבעה חודשים התחייבה שרת התחבורה להציג תוכנית רב-שנתית למלחמה בתאונות הדרכים. היא אמרה שזה יהיה עד לפני חודש. אני עדיין מחכה לתוכנית, עם ישראל מחכה לתוכנית. בואו נילחם וננצח את תאונות הדרכים.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, שמעתי קודם שמברכים את בחורי הישיבות לרגל סיום בין הזמנים.

אני רוצה להצטרף לברכה מכל הלב, אבל גם לומר, כמי שערך לימוד התורה חשוב לו, שהלוואי שהיו חוזרים קודם, שהחופשות שלהם ארוכות מדי. אני מזכיר שגם לבחור בהנדסה קרבית יש 20 וכמה ימים בשנה, ובישיבות, שלימוד התורה כל כך חשוב, יש למעלה מ-70 ימים בשנה. אבל ברשותך, אדוני, אנחנו כנראה לא ניפגש פה באולם עד יום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות ישראל, אז אני רוצה להביע מכאן את השתתפות כולנו, אני מקווה של כל הבית הזה, בצער של המשפחות השכולות, ולהבטיח להן שאנחנו נתאמץ עוד יותר לעשות את הכול כדי להיות ראויים לקורבנם של ההולכים.

תודה רבה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, שוב רצח בחברה הערבית, בדיר אל-אסד, באבטין, ולפני שעה קלה ירי בקלנסווה. מעל 25 הרוגים, קורבנות של טרור הכנופיות בחברה הערבית מתחילת השנה, שמצטרפים למעל ל-500 קורבנות בחמש השנים האחרונות. ומה עושה המשטרה? המשטרה מחליטה לתקוף בצורה ברוטלית את חבר הכנסת עופר כסיף בהפגנה, כשהוא עומד ליד אנשים שבסך הכול, נגד מה הם מפגינים? נגד גירוש. במאה ה-21, במדינת ישראל, תושבי ירושלים,

אמורים להיות אזרחים במדינה,

הם תושבים, כי הם תחת כיבוש,

ממשיכים גם לגרש אותם. הולך חבר כנסת, באקט של סולידריות, כדי להגיד שלא אנושי לגרש בני אדם, ואז הוא מותקף על ידי כוחות המשטרה, שבמקום לטפל בכנופיות, שעושות מה שהן רוצות בחברה הערבית, הם מחליטים לא רק לא להפסיק את האלימות אלא להיות חלק ממנגנון האלימות שתוקף את החברה הערבית, תוקף את המפגינים וגם תוקף את חברי הכנסת. במדינה מתוקנת על דברים כאלה האנשים היו משלמים בתפקידם, השר לביטחון פנים היה מתפטר והיו קורים גם דברים אחרים, אבל אנחנו לא נמצאים שם.

חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו נרכין ראש יחד עם כל אזרחי ישראל לזכרם של חיילי צה"ל, ואנחנו נשמח יחד עם כל בית ישראל בשמחת העצמאות ונודה לקדוש ברוך הוא על כל הטובות שעשה עימנו ועוד יעשה עימנו. אני רוצה להתייחס לילדי ישראל. ילדי ישראל עברו, יחד עם כל אזרחי המדינה, תקופה קשה מאוד, תקופת הקורונה. הם נעים ונדים בין בתי הספר, בין הקפסולות, לבין בידודים בבית, ועכשיו סוף-סוף כמעט כולם חזרו לבית הספר. בעוד פחות משלושה חודשים הם יצאו לחופש הגדול. אני חושב, ואני קורא מכאן גם למשרד האוצר, גם למשרד החינוך, לפתור את הבעיה בדרך הבאה: התלמידים ילמדו חודש נוסף על חשבון החופש הגדול, ילמדו, לא קייטנות, לימודים מלאים, כדי להחזיר להם את היציבות, והמורים יקבלו משכורת 13. תודה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, איננו, חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש,

בנאומי הראשון בן הדקה לרגל הכנסת העשרים-וארבע, שבה אנו מתחילים לכהן, רוצה אני להקדים ולברך בברכת דרך צלחה ושגשוג בלימודים לכל אותם רבבות בני התורה המתחילים היום, ראש חודש אייר התשפ"א, את זמן הקיץ, ושבים בצורה מושלמת לעולם התורה. נאמר בירמיהו ל"ג, פסוק כ"ה: "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי". מלמדים אותנו חז"ל שכל היקום והעולם כולו עומדים על לימוד התורה בתבל.

הקדוש ברוך הוא סידר את הבריאה שכשבארץ יום, בחלק מחוץ לארץ לילה. כששם ישנים ונמים,

ברוך השם, קול התורה מתרונן ונלמד,

כדי שלא תהיה דקה אחת בעולם ללא לימוד התורה הקדושה. עברנו תקופה לא קלה בשנה האחרונה, ובגלל הנגיף נעשה בעולם מיעוט בלימוד התורה. כאן הזמן להשלים את החסכים ואת החוסר וללמוד במרץ, להשלים חומרים שלצערנו נעדרו בעקבות הבידודים, המחלות, הקפסולות,

אני מברך את בני הישיבות הקטנות, הישיבות הגדולות והכוללים השבים לספסל זמן הקיץ בברכת הצלחה, שסייעתא דשמיא תלווה אתכם לאורך כל הדרך,

יחד עם ברכותיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל מכל החוגים השמחים בשמחתכם, שמחת התורה. ברכה מיוחדת לבני הישיבות בני חוץ לארץ השבים בחזרה לארצנו ללימודים בישיבות: שאו ברכה מאת ה' ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

חבר הכנסת איתמר בן גביר, גם אתה בברכות על נאום טרום-בכורה. הודו לה' כי טוב. אדוני, לרגע הזה חיכיתי, שאני אדבר. והם, תומכי הטרור, אחמד טיבי יוצא.

אם אתה יכול להכין לי אוהל כאן,

אני מוכן לשק שינה, שק שינה, רק שתומכי הטרור האלה ילכו הביתה. אדוני, בחודש הזה, שהוא ראש חודש עכשיו, אנחנו מציינים ימים מיוחדים, יום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות ישראל, יום העצמאות. יש לנו מדינה, ברוך השם, השבח לבורא עולם, אבל יש גם נקודות שאנחנו צריכים להבין ולהפנים.

המופתי של ירושלים הוציא פסק דין שמי שמוכר דירות ליהודים, דינו מוות. אדוני, אם זה היה הרב ליאור או הרב אליהו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, המשטרה הייתה חוקרת, העיתונות הייתה זועקת, השמאל הצבוע היה כועס וצועק, אבל יש כאן צביעות.

למשטרת ישראל ולכל הרשויות לטפל בתופעה הגזענית הזאת של המופתי של ירושלים. עם ישראל חי.

חבר הכנסת יעקב אשר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, שבהם תלמידי רבי עקיבא נענשו על חוסר אהבת חינם, על הפרה של מה שלימד אותנו רבי עקיבא, "ואהבת לרעך כמוך". אבל הגענו למצב, אדוני היושב-ראש, שלא רק שלא מרבים באהבת חינם, אלא הפכו את השנאה לכלי שהוא כביכול אפשרי בכל דבר. אם אנחנו מדברים על מה שקורה היום כאן, על כך שהכנסת שוממה, שבניין שלם לא מתפקד בגלל פסילות אישיות, בגלל שכל השיח כבר הפך להיות מזמן לא אידיאולוגיה, לא השקפת עולם, לא ימין, לא שמאל, לא מדינה יהודית או לא מדינה יהודית, הכול זה אישי, הכול זה פסילות אישיות, שנאת חינם. על כך שילמנו מחירים גבוהים מאוד, אדוני היושב-ראש, אבל היום אנחנו משלמים מחיר יותר גדול, של שיתוק המערכות הפוליטיות, של שיתוק הוועדות, של שיתוק הכנסת, והכול סביב שנאה ושנאת חינם. אני מנסה להחזיר את כולנו שוב לדבריו של רבי עקיבא, והזכירו פה קודם את הרב ישעיהו הבר, שכל הרעיון שלו להקים את העמותה הזאת היה בגלל "ואהבת לרעך כמוך". כמו שהוא אהב את עצמו ודאג לעצמו שיגיע למצב שיקבל כליה, הוא רצה שכולם יקבלו את זה. בואו נלמד ממנו ונפסיק את השיתוק הזה של מדינת ישראל.

חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, פרופ' עודד גולדרייך, מדען בעל שם עולמי, זכה בפרס ישראל, כך קבעה ועדה של מומחים שמבינה במתמטיקה, במדע. אלא ששר החליט שבגלל העמדה הפוליטית של הזוכה הוא לא יקבל את הפרס. המטרה של השר איננה הזוכה, המטרה של השר היא שכל אחד שחותם על עצומה ילך להתייעץ עם עורך דין קודם, אם היא סותרת איזה חוק השתקה שהעבירה הכנסת הזו, כן או לא. התוצאה תהיה, אדוני היושב-ראש, לא שעורכי הדין יתעשרו אלא שאזרחים יחששו לחתום ולהביע את דעתם הפוליטית. אבל לא רק חופש הביטוי הוא המטרה של ההתקפה הזו על המדע. הנזק המצטבר הוא גם פגיעה בחופש הביטוי, אבל גם פגיעה במדע, משום שבבסיס המדע עומד סימן השאלה. אין מדען טוב שלא שם סימן שאלה, מדען טוב מערער על הקביעה שכדור הארץ הוא שטוח. ובמדינות טוטליטריות לא צומח מדע, מדע צומח רק במדינות דמוקרטיות. לכן המעשה של השר, אם יעשה אותו, הוא איננו רק פגיעה בחופש הביטוי, אלא התקפה פרועה כנגד המדע בישראל. תודה. חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, בבקשה.

במקצה מוקדם לנאום הבכורה,

אדוני היושב-ראש, גברתי מזכירת הכנסת המהממת, סליחה שאני באישי,

נאום ראשון, אתמול זכיתי בפרס האקדמיה לטלוויזיה וקולנוע על הסדרה שביימתי, "סליחה על השאלה" בערבית. את הפרס אני רוצה להקדיש לאיימן ספייה. איימן ספייה היה גיבור באחד הפרקים על הלהט"ב בחברה הערבית. איימן היה רקדן מחול. דרך הגוף שלו הוא חיבר בין זהויות, בין ערבים ליהודים. לאיימן היו מלא חלומות ותוכניות לעתיד, אבל הם לא יתגשמו לעולם. כמה חודשים לאחר שידור הפרק איימן טבע בים. איימן נולד גאה, חי גאה והוא מת גאה, בזכות משפחתו והוריו,

האשם, אח שלו אדהם, אחותו אשתיאק, משפחה שחיבקה אותו ותמכה בו. חובתי האזרחית והפוליטית להמשיך לראות ולקדש את הערך העליון של חירות האדם. חובתי להמשיך להשמיע את הקולות של השוליים, קולות של נשים, קולות של להט"ב, הקולות שלא נשמעים. חובתי לזכור את דרכו ואת נשמתו של איימן ספייה.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, לא יאוחר מ-9 ביוני השנה הזאת ייבחר הנשיא הבא של מדינת ישראל. הוא ייבחר כאן, וכבר שומעים את הקולות ושומעים את התכנונים של כל מיני אנשים. נכון או לא נכון, אינני יודע, אבל הקולות עולים ממחנה מאוד מסוים, שבא ואומר: כן, יכול להיות מצב, יכול להיות מצב תיאורטי, אולי לא תיאורטי, שנשיא מדינה יהיה מי שיש לו כתב אישום על שוחד, מרמה והפרת אמונים. כן, כי הכול אפשר. כי בבית הזה, אדוני,

בבית הזה אני הגשתי לפני כמה חודשים, במנותק מהאירועים, הצעת חוק שאומרת שלא יכול להיות שיהיה נשיא מדינה עם כתב אישום על שוחד או על עבירה חמורה אחרת. כמובן שזה לא עבר בבית הזה. אבל בעידן של מילים מכובסות ושל אנשים שעושים תוכניות ומעלים רעיונות, שבו הכול הפוך, יכול להיות מצב תיאורטי שייכנס למשכן נשיאי ישראל אדם עם כתב אישום על שוחד, ושם הוא יקבל את האמנה של שגרירים וישביע שופטים. ישביע שופטים. אנחנו נטפל גם בזה. כמובן שנשנה את החוקים ונעשה הכול על מנת שזה יתאים. במדינת הכול הפוך זה אפשרי.

חבר הכנסת איימן עודה, איננו. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני, כבוד היושב-ראש, מאוד מעריך ומכבד אותך על הברכה שלך בערבית לרגל תחילתו של חודש רמדאן, וגם את יתר חברי הכנסת שבירכו אותנו לרגל חג הרמדאן. ואני מאוד מעריך גם את עמידתך האיתנה על זכויותיהם של חברי הכנסת ועל שמירת החוק כלפי חברי הכנסת ואת אמירתך המפורשת על תקיפתו של חברנו עופר כסיף. ואני רוצה להגיד לך שגם כאשר הותקפו חברנו לשעבר ד"ר יוסף ג'בארין וראש עיריית אום אל-פחם הבעת את אותה עמדה. אבל זה לא מספיק. צריך לעשות עוד ועוד באמת על מנת שהנגע הזה ייגדע ושלא נראה מקרים כאלה בעתיד. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אני שולח לבני עמנו הפלסטיני ולאומה הערבית והמוסלמית את מיטב הברכות והאיחולים לרגל חודש הרמדאן, חודש

מי ייתן והחג הזה יביא לנו בעזרת האל טוב וביטחון וימגר את הסרטן הממאיר הזה, סרטן האלימות והפשיעה המתפשט בחברה הערבית.) לפני יומיים היה עוד יום שחור, אדוני היושב-ראש: שלושה צעירים, מדיר אל-אסד ומאבטין. מספר הנרצחים עד היום מתחילת השנה הוא 28. אני חושב שצריך לפעול, ושהמשטרה תשים סוף-סוף תוכנית פעולה למיגור תופעת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. אני רק מספר לך, אדוני היושב-ראש, שאתמול הייתי כל היום בקשר עם, זה כבר נאום של שלוש דקות.

עם מנהל אבו כביר, והוא אמר לי שהנתיחה של אחת הגופות צריכה להיות כמה שעות מרוב שיש בה עשרות קליעים. זה וידוא הריגה. אנחנו חייבים לוודא שהנגע הזה ייפסק.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול בעיתון דה-מרקר פורסמה כתבה של נתי טוקר עם הכותרת "ההחמצה של המשבר", על כישלון הממשלה בטיפול בהכשרות המקצועיות. למרות התקציב הגדול שהוקצה, למרות ריבוי ההצהרות, רק 9,200 ישראלים זכו להכשרה בשנת 2020. מספר זעום לכל הדעות, וזה במצב שבו שיעור האבטלה הגיע לשיא של 15%. במקום הכשרות מקצועיות קיבלנו מאבקי כוחות בין שר האוצר לשר העבודה והרווחה. במקום הליך שהוא תקין ומתפקד, ארבעה גופים מארבעה משרדים שונים, אשר מתקשים לתקשר ביניהם. אם הגופים השונים היו משתפים פעולה היה קם מוקד אחד שיקיף את כל הצרכים של המובטלים, אבל זה לא המצב, לצערי. הנושא של הכשרות מקצועיות במשבר הנוכחי הוא לא סיסמה. מדובר בעתיד של שוק העבודה במדינת ישראל בשנים הקרובות, כיצד הוא ייראה וכמה מהנמצאים בחל"ת יצליחו לשוב לשוק העבודה בקיץ הקרוב ולהשתלב מחדש. הגיע הזמן שמשרד העבודה ומשרד האוצר ומשרד הכלכלה יפסיקו לריב ויתחילו לפעול בנושא הזה במסירות ובמקצועיות הנדרשות.

חברת הכנסת קטי שטרית, איננה. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה. גם לך ברכות על נאום ראשון. בבקשה. תודה רבה. אחר צוהריים טובים, יושב-ראש הכנסת וחבריי חברי הכנסת. את הנאום הראשון שלי בן הדקה אני רוצה ברשותכם להקדיש לכבוד השופט חנן מלצר, שפרש היום מבית המשפט העליון. אם לחדד יותר, כוונתי לומר כמה מילים על דרכו של שופט שהשאיר חותם לא רק במערכת המשפט ועל הצדדים, התיקים והמקרים שהגיעו להתדיין בפניו, אלא גם ובעיקר ביטא בפסיקותיו תפיסה ערכית, הומניסטית וחומלת. ייתכן שתפיסת עולמו משתקפת ממש בכמה מילים שמצאתי בפסק דין שלו שהוא כתב ב-2005. הוא כתב כך: "אין בנמצא אדם באשר הוא אדם שאין למצוא בו ולו נקודת זכות כלשהי". כבוד השופט מלצר, כמי שניהל קריירה בשוק הפרטי ושירת בפרקליטות הצבאית, הצליח להביא לבית המשפט העליון תמהיל של שופט בלתי שגרתי, שופט שתר אחרי פתרונות יצירתיים ועם זאת, נראה שקיים קונסנזוס לגביו. פסיקותיו של השופט מוכיחות שהדיון בעד ונגד אקטיביזם שיפוטי לעיתים נסוג. האקטיביזם שלו מתבטא בפן החברתי. ניתן למצוא דוגמאות רבות ושונות ביחס להיותו של מלצר מגן על זכויות הפרט, מגן החלשים. למשל, רק דוגמה אחת: ביטול האפליה של תלמידות על רקע עדתי בבג"ץ בית הספר בעמנואל, על בסיס הזכות לכבוד, גם הקלת עונשו של יונתן היילו, זיכרונו לברכה, בשל ספק סביר, ועוד אין-ספור תיקי אימוץ מורכבים שניהל באופן רגיש. אז ברשותכם, אני רוצה להודות לו, לשופט מלצר, על תרומתו למדינת ישראל בכלל ולמשפט הישראלי בפרט.

חברת הכנסת מיכל וולדיגר, גם לך ברכות. בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, מזכירת הכנסת, חברים נכבדים, אתמול פורסם כי שוב מפגש של מתמודד נפש עם שוטרים הסתיים במוות. הטרגדיה אתמול דומה לזו שאירעה לפני שבועיים בחיפה, גם שם מפגש של שוטר, עם מוניר ענבתאוי, הסתיים במוות. המקרה של מוניר זהה לחלוטין למקרה של שיראל חבורה ז"ל, שאירע במאי 2020 בראש העין. המקרה של שיראל זהה לחלוטין לעוד אירוע קשה, שאירע בעיר בת ים לפני כשנתיים, של יהודה ביאדגה, שבו שוב מפגש של מתמודד נפש עם שוטר הסתיים במותו של מתמודד. ועוד לא הזכרנו את מוסטפא ואיאד ומקרים אחרים. המפגשים של אנשים עם מוגבלות, במיוחד עם מוגבלות נפשית, עם כוחות הביטחון והאכיפה הם מתכון מסוכן להידרדרות. יש פתרונות. כבוד הנשיא ריבלין הקים ועדה בין-משרדית כדי לפתור בדיוק את הבעיות הללו.

הגישה בפברואר השנה את המסקנות שלה, ובין היתר, לעשות הכשרות לשוטרים, להקים צוותי משבר. אני רוצה שתדעו את צמד המילים הללו: צוותי משבר. שכל אחד מכם יכיר את המילים האלו. אלו צוותים שיכולים להוריד את הלהבות ולגרום לכך שמקרים כמו שציינתי ונוספים לא יסתיימו במוות. לכן אני קוראת לכם, חברים וחברות יקרים, בואו נפעל יחד לאמץ את המסקנות של הוועדה הזו ללא כל דיחוי נוסף, בהקדם האפשרי, בלי קשר למחלוקות פוליטיות של שמאל וימין. אנחנו יכולים.

חברת הכנסת מירב בן ארי, איננה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לשלוח מכאן את ברכותיי לחברי הטוב פרופ' עודד גולדרייך, איש יקר, מבריק, שזכה בפרס ישראל בזכות ולא בחסד. אנשים קטנים, ואפילו פחות מזה, מנעו ממנו את קבלת הפרס בטקס מסיבות פוליטיות, מקארתיסטיות. חברי חבר הכנסת מוסי רז הקדים, אז אני לא רוצה להאריך מעבר לכך. אני רק רוצה לומר שבזמן שזה שפסל, או מנע ממנו לקבל את הפרס, היה עסוק בפלישה לאדמות מדינה בניגוד לחוק, גולדרייך עסק במחקר פורץ דרך, שעסק בין השאר בנושא שנקרא, למי שמכיר קצת קריפטוגרפיה, "פרוטוקול של אפס ידיעה". אפשר להגיד, בפרפרזה למושג הזה, אפס ידיעה, שהוא היטיב לתאר את פוסליו ומקטרגיו במושג הזה.

תודה. חברת הכנסת אמילי מואטי, בבקשה.

אמרו לי שבכנסת כולם חברים של כולם וכולם עובדים ביחד, אז מכיוון שכך החלטתי לעזור לשר גלנט ולספר לו שישראל הרשמית בעצמה לא מכירה ביישובים שמעבר לקו הירוק, כלומר, נתניהו וממשלת נתניהו תמכו בהחרגת היישובים שמעבר לקו הירוק כדי לקבל כספים מהאיחוד האירופי ב-2017. היחידה שהתנגדה לזה הייתה מירי רגב. אז למה כשממשלת נתניהו עושה את זה זה סבבה וכשמדען ישראלי, שאמור להסב לכולנו בעיה,

גאווה, כמובן, זה בעיה? תסלחו לי, זה נאום ראשון. אז שמחתי לעזור לשר גלנט. אני מקווה שהוא ישמע את זה ויממש את העזרה הזאת. או יטפל בממשלה שהוא יושב בה, או יאפשר למדען לקבל את הפרס ואף להיות גאה בו.

ברכות גם לך, כמובן. חבר הכנסת יועז הנדל נמצא? בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בכאוס פוליטי מתמשך, ארבע מערכות בחירות, ובמקביל לזה אנחנו גם באירועים של שגרה,

אירועים ביטחוניים מורכבים, שכולנו שומעים עליהם בכותרות. ובמציאות הזאת, אדוני היושב-ראש, ואני פונה אליך, לא סביר שוועדה מסדרת לא מצליחה לייצר פיקוח פרלמנטרי על עבודת הממשלה. עבר שבוע, ואם זיכרוני אינו מטעה אותי, שבוע זה היה המקסימום בימי עבר שבו לא היה פיקוח פרלמנטרי על עבודת הממשלה. אני לא חושב שכנסת ישראל יכולה להרשות לעצמה לעבוד ללא פיקוח על מערכת הביטחון בוועדת החוץ והביטחון, ללא פיקוח של ועדת הכספים וללא פיקוח כולל שלנו על מה שקורה בממשלה, במיוחד על רקע הכאוס שהולך ומשתלט על כל חלקה טובה.

אדוני היושב-ראש, ואני פונה אליך שוב, לעצור את זה ולוודא שאנחנו מקימים פיקוח של הכנסת על עבודת הממשלה. כך הדברים לא יכולים להימשך. זה שבוע מקודש במדינת ישראל, בואו ניזכר מה המטרה של כולנו ביושבנו כאן,

אני בהחלט מסכים, ואני כמובן אשמח, חבר הכנסת הנדל, אם גם אתה תהיה מוכן להיכנס בעובי הקורה ולנסות לעזור לצדדים להגיע להבנות. כך ייטב לכולנו, אני חושב. חבר הכנסת עיסאווי פריג', השב אלינו, בבקשה,

שלום, אדוני היושב-ראש. אכן שבנו. אחרי כהונה כחבר כנסת כשבע שנים חזרנו, אחרי שנה וחצי. אני מסתכל, מה עבר יותר מהר, חבר הכנסת פריג'? בטח שבע השנים, לא? אני יושב כאן ומנסה לחשוב. ביום הראשון, כבוד היושב-ראש, אחרי בחירתי הייתה קבלת פנים עם פשע שנאה של תג מחיר בכפר קאסם. ביום השני הפשע בחברה הערבית ממשיך להשתולל, חצה גבולות אתמול והלך לחברה היהודית, צר לי מאוד לאשקלון,

ראינו שדה קרב מעניין. דבר שלישי, ראיתי אלימות משטרתית בשיאה, שהגיעה עד לחברי עופר כסיף,

עופר, אני ממש מתרגש ואומר לך סליחה. אחזה בי בושה לראות את הסרטון איך מתנהלים ומתנהגים אליך. הרגשתי שזה אני.

אנחנו נפעל בכל הכוח ששלטון החוק והמשטרה ייכנסו למסלול של שמירת חוק ושמירה על ביטחון האזרח, ולא שמירה על השלטון. אחרי השנה וחצי, אדוני, כשחזרתי, ראיתי ששטיח אדום נפרס וכהניסטים נכנסו לכנסת. אני מאוד מקווה שנוכל לאסוף כוחות כדי לעמוד בפרץ של הדבר הזה. קיוויתי להיות במקום יותר, אתם תומכי טרור, אתם.

קיוויתי, קיוויתי להיות במקום יותר טוב,

עם פחות גזענות, עם יותר דמוקרטיה ועם יותר שלטון חוק. אבל מה לעשות, נמשיך במאבק. אתה לא יודע מה זה דמוקרטיה. אני מסיים, חברי כבוד היושב-ראש,

בנימה טובה: מחר רמדאן, רמדאן כרים. חודש סובלנות, חודש להיות ביחד וחודש לעשות חישובים וחישוב מסלול מחדש.

חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אתה כבר נואם ותיק כאן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, דבר אחד איחד בין רבים מן הנאומים שהגיעו מכל פינותיו של הבית הזה, וזה ההתייחסות לנגע האלימות שהפך למגפה של ממש. ציין בצדק חבר הכנסת טאהא, וגם עכשיו חבר הכנסת פריג', שכאשר מדברים על האלימות לא ניתן להתעלם מן התמונות הקשות שראינו ביום שישי, כאשר משטרת ישראל שלא רק שהיא לא אמונה על לסייע לחבר כנסת במילוי תפקידו אלא מפעילה כלפיו אלימות שאינה יכולה להתקבל. טוב עשה היושב-ראש שהתייחס לכך, ואני בטוח שהגינוי של האירוע הזה משותף לרוב חברי הבית, והלוואי שלכולם. אבל לא ניתן להנמיך את הציפיות שלנו מהמשטרה. אנחנו לא מוכנים להסתפק בכך שרשויות אכיפת החוק לא ינהגו כלפינו באלימות. התפקיד של רשויות אכיפת החוק הוא למנוע אלימות בכלל. ובהקשר הזה, ברצף האירועים האלימים של השבוע האחרון, לא ניתן שלא להזכיר גם את האירוע הקשה שבו נער צעיר מאחד מן המאחזים בשומרון חבט באלה בפעיל זכויות אדם שפעל בשטחים, הרב אריק אשרמן, אני אומר: חברי הרב אריק אשרמן,

והדבר הזה אינו מקרה ייחודי. מדובר על תופעה שהשתרשה בשנים האחרונות של פגיעה חוזרת ונשנית בפעילי זכויות אדם, וחמור מכך: בחקלאים וברועים פלסטינים בני כל הגילים, כולל חקלאים ורועים קשישים. למה אתה לא מספר על, והתופעה הזו,

שב, למה אתה לא מספר שהוא פרובוקטור?

ישב אדוני או שיתלה את תמונתו של ברוך גולדשטיין על קיר ביתו. אשרמן,

התופעה המבישה הזו של עצימת עיניים, הן של צה"ל והן של המשטרה, מול הפעולות האלימות של בני נוער צריכה להטריד אותנו ולהחריד אותנו. חבורת פרובוקטורים,

אני רק מקווה שאני מקבל זמן פציעות על, אתה כבר בדקה השלישית.

בסבלנות רבה לא רציתי להפריע לך דווקא משום שהפריעו לך. בסדר גמור. התופעה הזו לא צריכה להטריד רק את מי שחושב שמפעל ההתנחלויות מהווה סכנה לערכיה של מדינת ישראל אלא בראש ובראשונה את ראשי המפעל הזה, שצריכים להסתכל בדאגה אדירה על התופעה הזו של אלימות קשה בקרב בני נוער וצעירים במאחזים. ואני פונה לשר הביטחון ולשר לביטחון פנים להפסיק לעצום את עיניהם,

ולפעול כדי לבלום את ההתקפה הזו על פעילי זכויות אדם ועל חקלאים פלסטינים.

חג עצמאות שמח לכל אזרחי ישראל.

חברת הכנסת תמר זנדברג,

תודה רבה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להצטרף גם לברכות של חברינו לעצמאות שמח וגם לברכות לרמדאן כרים, ולברך אותך שנשאת ברכה. אני חושבת שזאת מסורת יפה מאוד, שמכבדת את כל הדתות שבבית הזה. זה לא סוד שאנחנו מנסים להגיע להסכמה כבר למעלה משבוע, מאז השבעת הכנסת. הסכמה לא תהיה בדיוק המילה, כי אני רוצה לעדכן אותך, אדוני היושב-ראש, ואת הנוכחים שלא באמת התקיימו שיחות יותר מדי בין נציגי הליכוד, לצורך העניין, כסיעה הגדולה, כמי שמחזיקה את המנדט, לבין נציגים מהגוש השני על ניסיונות להגיע להסכמה. זה פחות או יותר כיפופי ידיים. היום נאמר לנו שאולי תגיע הצעה לוועדה המסדרת, לא מוסכמת. אני מבינה שהליכוד התקפל מהכוונה הזו מכיוון שהוא ראה שאין לו רוב.

אל תביני לא נכון. ואני אמרתי,

אני הודעתי שאני החלטתי שלנוכח זה שלא הצליחו להגיע להסכמה, אני מצאתי לנכון שלא לקיים את זה היום ולתת עוד שהות כדי לנסות להגיע להסכמה. רק אם לא תהיה ברירה, נצטרך לעבור להצבעה של רוב ומיעוט,

ואני מכבדת, ואני מקווה שלא נהיה שם. אני חושבת שעשית נכון. אני רק רוצה לעדכן אותך ואת שאר החברים, כמי שעומדת בראש אחת הסיעות מהגוש האחר,

לא היו ניסיונות אמיתיים להגיע להסכמה, אלא יותר התבצרות בעמדות. אבל אני רוצה להצביע על השלכה חמורה במיוחד של העובדה שהוועדה המסדרת לא מוקמת. לא רק שהכנסת בעצם לא מתפקדת, היא אפילו לא יכולה בהחלטה של הוועדה המסדרת לבטל ישיבה בגין יום הזיכרון ויום העצמאות, אלא אנחנו נמצאים בעיתוי ביטחוני רגיש, ובעצם המשמעות של אי-הקמת ועדה מסדרת היא העובדה שלא מוקמת ועדת חוץ וביטחון, שהיא הוועדה שעורכת פיקוח פרלמנטרי גם בזמנים הזמניים. ולא בכדי החוק קבע שתי ועדות שיכולות לקום בזמן הזה, ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון, מתוך הבנה שבאמת מדינת ישראל צריכה להתנהל כאשר שתי הוועדות האלה מכהנות בכל רגע. וכעת אנחנו בממשלת מעבר, בזמן דמדומים, בכנסת חדשה שבעצם משותקת, שאין לה ועדה מסדרת ושאין לה ועדות זמניות, ובזמן של הדלפות, מקורות זרים, הדלפות אולי ממקורות מדיניים או פוליטיים ישראליים, וכל זה בלי פיקוח פרלמנטרי מחייב.

חס וחלילה שלא נמצא את עצמנו במצב מלחמה בלי שחברי הכנסת והכנסת נתנו על זה את דעתם. ואני מקווה שלא נגיע בכלל, גם עם פיקוח פרלמנטרי.

אני מסכים, ואני רק מקווה שבאמת הזמן ינוצל להידברות אמיתית. חבר הכנסת יאיר גולן,

חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ברצוני להתייחס להודעתך בתחילת הישיבה הזאת על דחיית ההצבעה על הוועדה מסדרת. אני חייב להגיד שהכנסת הזאת מייד בתחילתה שוברת שיאים של היעדר פיקוח פרלמנטרי. אנחנו נמצאים היום ביום השביעי מאז השבעתה של הכנסת. עד היום, מאז שחוקק חוק של ועדה מסדרת,

אדוני היושב-ראש, שתפנה את תשומת ליבו של יושב-ראש הוועדה המסדרת שעניין הוועדה המסדרת איננו מוסדר בתקנון הכנסת, כפי שהוא טען היום בישיבה, אלא מוסדר בחוק הכנסת. מאז שחוקק החוק הזה למעשה שבעה ימים היה מקסימום הזמן הקמת ועדה מסדרת. אנחנו עלינו היום על מסלול שמשמעותו למעשה שיהיו שבועיים להקמת ועדה מסדרת מאז השבעתה של הכנסת. לא היה כדבר הזה. ההשלכות של זה ידועות לך

אדוני היושב-ראש: עד שלא תוקם ועדה מסדרת, אין ועדת חוץ וביטחון וועדת כספים. אנחנו נמצאים בתקופה ביטחונית רגישה מאוד. יהיו פה יותר משבועיים, אולי שלושה שבועות, עד שהוועדה המסדרת גם תסדר את העניין של ועדת החוץ והביטחון, בלי פיקוח פרלמנטרי על ענייני החוץ והביטחון של מדינת ישראל, כשאין לאזרחי המדינה אף כלי אחר, בגלל סוגיות הסודיות, למעשה לפקח על הרשות המבצעת.

אדוני היושב-ראש, עם כל הרצון להגיע להסכמות, לאור חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת בכנסת הקודמת, שאחרי יומיים מהשבעת הכנסת טען שצריך להביא ללא דיחוי הצבעה על ועדה מסדרת, אני חושב שההחלטה לא לקיים את ההצבעה היום הייתה לא נכונה, והיא למעשה מפקירה את מדינת ישראל ללא פיקוח פרלמנטרי, בתקופה הרגישה ביותר, על הסוגיות הרגישות ביותר, של ביטחון מדינת ישראל.

חבר הכנסת אלקין, אני בטוח שכשאתה תהיה במקומי תעשה את זה יותר טוב, אבל אני בכל זאת רציתי להביא למצב שתהיה הסכמה על רקע כל מה שאנחנו חווים פה. אני בטוח שאתה גם תנצל את הימים הנוספים האלה,

יושב-ראש הוועדה המסדרת, כדי להגמיש קצת את העמדות, ואז אני בטוח שגם אפשר יהיה להגיע להסכמה, ואני מקווה שכך אכן יהיה.

בדיון שהיה לנו היום, יושב-ראש הוועדה המסדרת, שאני מניח שאתה יודע לדבר איתו היטב, הודיע שהוא לא מעוניין בהסכמות אלא מעוניין בהצבעה. ואפילו הבטיח לנו להביא את זה היום. חבר הכנסת אלקין, מאחר שהוא לא נמצא כאן אני לא חושב שיש צורך עכשיו לדברר אותו מכלי שני. ואני חוזר ואומר לך שאני אשמח שאתה תגלה שתי תכונות חשובות: גם מנהיגות וגם גמישות. שתי התכונות האלה, שבוודאי יש לך, תוכלנה לסייע ליושב-ראש הוועדה המסדרת, ואולי נגיע כאן סוף-סוף להסכמה, לפחות בעניין אחד. אני חושב שכך נכון, כך ראוי לעשות, ואני מקווה שכך אכן יקרה.

גמישות זה לשני הצדדים, אני, תמיד. לא טענתי שהגמישות צריכה להיות של צד אחד. תודה רבה. אבל אתה יודע, חבר הכנסת פורר, אני פשוט שומע את הדאגה הכל-כך קשה, אז אני מניח שבצד הדאגה יש גם נכונות לפשרה. אולי אני טועה, כך אני מניח לפחות. חבר הכנסת רם שפע, בבקשה, איננו. חברת הכנסת שרן השכל, אחרונת הדוברים, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להצטרף לדבריו של חברי לסיעה זאב אלקין. לא יכול להיות שבגלל, גם את רוצה לשבת במקומי?

אני חושבת שאתה עושה עבודה טובה, אבל דווקא כיושב-ראש הרשות המחוקקת, שאחד מתפקידה החשובים ביותר הוא פיקוח פרלמנטרי, עליך לדרוש תאריך, כדי שנדע מתי נוכל להקים את הוועדות על מנת שיהיה פיקוח פרלמנטרי של ועדת חוץ וביטחון, של ועדת כספים. אלו שתי ועדות חשובות, גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה כלכלית. לנוכח האתגרים שאנחנו רואים באזורנו ופרסומים שהיו ממש בימים האחרונים, חובה שיהיה פיקוח על עבודת הממשלה, לנוכח המשבר הכלכלי שבו אנחנו נמצאים, חובה שיהיה פיקוח פרלמנטרי ושלא יעשו בקופת האוצר דברים שאנחנו,

לא יודעים, לא מודעים להם, לא יכולים לפקח עליהם,

כאילו באיזושהי קופה אישית או פרטית כזו או אחרת. לא יכול להיות שבגלל אי-הסכמה, כאשר יושב-ראש הוועדה המסדרת אומר שהוא לא מעוניין להגיע להסכמות או להבנות כאלה ואחרות. תקבעו תאריך, תביאו הצעה, תביאו שתי הצעות בוועדה, תביאו הצעה לכנסת, נצביע בעד או נגד, או על ההצעה שעליה יש את הרוב, על מנת שהכנסת תוכל למלא את תפקידה,

אמון עליה, לעשות את מלאכתה ואת עבודתה.

אני שוב אומר, אני חושב שראוי לנהוג כפי שנהגו לאורך כל השנים ולהגיע להסכמות. אם לא תהיה ברירה ונגיע למצב הזה, אז נקיים גם על זה הצבעה של רוב מיעוט, דבר מאוד לא רצוי ולא נכון, אבל אם לא תהיה ברירה, זה מה שיקרה. אז הבקשה היא לפחות לקצוב את זה בזמן.

אני הודעתי שאנחנו נקיים את זה בשבוע הבא, אני לא דוחה את זה לשום מועד. את יודעת, לצערנו, אף אחד לא מציע שנעשה את זה בערב יום הזיכרון, ואני מניח שגם לא ביום הזיכרון עצמו. אז במציאות הזו, אין לנו ברירה, אנחנו בנסיבות המיוחדות האלה. שוב אני אומר: לצערי הרב, בהיעדר יכולת להגיע להסכמה, לפחות עד עכשיו, אני מקווה שאולי זה ישתנה ונצליח להגיע להבנות,

נצביע בהצבעה של רוב ומיעוט. אני רק מוכרח לומר שוב, כאשר הדברים נשקלים על המאזניים, מה יהיה יותר חשוב שהמפתח יהיה 4 או שתהיה לנו ועדה מסדרת ויהיו ועדות פיקוח, שמעתי הרבה קולות שאמרו שזה חייב להיות 4, לא שמעתי מישהו שאמר: בואו נוותר על ה-4 ונלך לעניין הזה. אז אני מציע לשים את הדברים בפרופורציה הזו, כי זו הפרופורציה האמיתית והנכונה. לקצוב את זה לפחות בזמן כדי שנדע מה התאריך האחרון שבו,

אני מוכרח לומר שזכיתי וצוות יועציי הוא מצוין. אני לא חושב שאני זקוק לתגבורת בהיבט הזה. אבל אם אני ארגיש שיש צורך, אני בוודאי אשמח להתייעץ איתך תמיד.

אם כן, חברות וחברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, א' באייר התשפ"א, 13 באפריל 2021,